ישיבה מיוחדת בהשתתפות נציגי הקהילות היהודיות בתפוצות לציון יום השואה והגבורה. היום ה-17 באפריל 2023, כ"ו בניסן תשפ"ג. אני מקדם בברכה קודם כל את האורחים שנמצאים איתנו כאן ואת האורחים שנמצאים איתנו בזום. אנחנו מקיימים דיון מיוחד בהשתתפות נציגי הקהילות היהודיות בתפוצות. אנחנו נמצאים היום כאן ערב יום השואה והגבורה ומתמקדים בזיכרון השואה בקהילות. הנושא שמטריד מאוד את הוועדה הוא החינוך לזכרון השואה ולתיעוד שמתבצע בקהילות היהודיות בתפוצות, בכלל, ובוודאי ובאופן פרטני בשבוע הזה. יחד איתנו יהיו נציגים מקהילות יהודיות בארה"ב, צרפת, ארגנטינה, אוסטרליה, מולדובה ואוקראינה. המטרה היא באמת לשמוע מראשי הקהילות את הבעיות שאיתן הם מתמודדים. נמצא איתנו גם מזכ"ל הסוכנות היהודית, ג'וש שוורץ, כדי לשמוע איך הסוכנות היהודית מסייעת או יכולה לסייע עוד לכל אחת מהקהילות. אני חייב לומר שלפני הדיון ניסינו לברר כמה ניצולי שואה,

חיים היום בתפוצות, איך מגדירים אותם בקהילות השונות ואיזה סיוע הם מקבלים באותה מדינה שבה הם חיים. לפי ההערכות שקיבלנו חיים בתפוצות כ-280,000 ניצולי שואה, בישראל חיים כ-150,000, גילם הממוצע הוא כ-86. מטבע הדברים רוב ניצולי השואה שחיים בארץ עלו לישראל זמן קצר או קצת אחרי מלחמת העולם השנייה וגילם הולך ועולה. השנה מצוין 80 שנה למרד גטו ורשה, 75 שנים למדינת ישראל ו-35 שנה למצעד החיים. יום השואה יתקיים בסימן הגבורה היהודית בשואה ורוח האדם. אני חייב לומר שכשמסתכלים על כל התקופה הזאת ובכלל כשמדברים על תקופת מלחמת העולם השנייה אז הימים האלה והשבועות הקרובים כרוכים אלה באלה, מיום השואה והגבורה, עבור ביום העצמאות ויום הזיכרון, וגם יום הניצחון על גרמניה הנאצית. כמי שזכיתי לחוקק את חוק ציון יום הניצחון כאן במדינת ישראל, צריך תמיד לזכור שבתוך אירועי מלחמת העולם השנייה והניסיון להשמיד את העם היהודי, גם בקרב צבאות הברית לקחו חלק כמיליון וחצי חיילים יהודים, מאות אלפים נהרגו בקרבות האלה, אבל ללוחם היהודי במלחמת העולם השנייה היה חלק גדול מאוד בניצחון של העולם החופשי על המפלצת הנאצית. לצערי גילויי האנטישמיות לא פסו מהעולם אחרי מלחמת העולם השנייה ועד היום מדווחים אירועים רבים ביום, יותר מעשרה אירועים ביום בממוצע בקהילות השונות. הרבה מאוד תכנים אנטישמיים עולים לרשתות החברתיות. דוח הסיכום השנתי של התנועה למאבק באנטישמיות הראה שבשנת 2022 הייתה עלייה של 180% בניטור ודיווח על מקרים אנטישמיים. רוב התוכן האנטישמי התפרסם ברשת הטיקטוק, התכנים האנטישמיים חולקו לשלוש קטגוריות בהתאם להגדרה של IHRA, הכחשת שואה, אנטישמיות קלאסית ושנאת ישראל. אני חושב שזה אחד הנושאים שממשלת ישראל חייבת להתמודד איתם כשאנחנו מדברים על הקשר בין הקהילות היהודיות בתפוצות לבין מדינת ישראל. הדור הצעיר, ג'וש בוודאי יוכל לספר על זה,

מנקודת הראות של הסוכנות היהודית שהדורות שתרמו לאורך השנים לסוכנות היהודית, היום אתם כבר עם הדור השני והשלישי מתמודדים עם הרבה מאוד אתגרים בקמפוסים השונים ברחבי העולם. הרבה מאוד אנטישמיות ובעיקר אנטישמיות שמנסים לשים אותה במסווה של הם לא אנטישמים, רק יש להם בעיה עם מדינת ישראל, אבל זה אנטי ציונות שמקורה באנטישמיות פרופר וצריך למצוא את הדרכים להילחם בתופעה הזאת ולמצוא את הדרך לתת יותר ויותר ידע גם לדורות הבאים, שאפילו אולי אין להם את המקור הראשון לשמוע על מה התרחש במלחמת העולם השנייה ועל השואה. כמובן שבין הדברים שהוועדה תעסוק בהם גם בשבועות הקרובים זה הרצון שלנו לקדם את ההכרזה על ציונות כערך מוגן בקמפוסים בארה"ב, מה שיאפשר גם פעילות ציונית, גם יאפשר יותר קלות לארגונים שפועלים שם בתחומים האלה וגם יקעקע את הניסיון להפוך את שנאת ישראל לאנטישמיות החדשה שכאילו לא עומדת ברף הזה של מלחמה בגזענות על רקע דתי או על רקע לאום. מכאן ואילך אני ארצה לשמוע את הקהילות היהודיות שנמצאות איתנו, מי שנמצא איתנו. ניתן לג'וש, מזכ"ל הסוכנות היהודית, ואחר כך נשמע את הקהילות מחו"ל. בבקשה, ג'וש. תודה רבה. אני רוצה לברך את יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת עודד פורר, על הדיון החשוב הזה. הסוכנות היהודית שמחה לסייע לוועדה להביא את הקהילות האלה לדיון הזה. אני חושב שהחיבור בין מנהיגי העם היהודי לבין הכנסת הוא סופר חשוב, במיוחד בימים מורכבים אלה, ואני שמח שיש פה באמת מגוון של קהילות יהודיות, מארגנטינה עד אוסטרליה, צפון אמריקה, סלובניה, צרפת. אנחנו גם הבאנו את הגורמים בתוך הקהילה שמתעסקים בהנצחת השואה אז נוכל לשמוע מכל אחת מהקהילות איך הם זוכרים את השואה ומה מצב שורדי השואה שנמצאים אצלם כעת. היום הנושא של הנצחת השואה ולמידה על השואה הוא עוד יותר חשוב לאור העלייה המתמדת באנטישמיות בעולם, ב-BDS בקמפוסים, לא רק בארה"ב, גם באירופה ובדרום אמריקה. הרבה מאוד פעמים הפעם הראשונה שצעיר יהודי פוגש את הזהות היהודית שלו זה כשהוא מגיע לקמפוס ופוגש את תנועת ה-BDS. צר לנו שזה המצב, אנחנו עושים מאמצים כבירים להגיע לצעירי העם היהודי בכל העולם ולחבר אותם למדינת ישראל ולזהותם. אחד המאמצים החשובים ביותר זה לעודד מדינות בעולם ומוסדות לאמץ את הגדרת האנטישמיות של IHRA. נמצאת פה שולי דוידוביץ', ראש חטיבת תפוצות במשרד החוץ, והם עושים מאמצים מאוד גדולים בעניין הזה. ההגדרה של IHRA מגדירה גם אנטי ציונות כאנטישמיות ולכן זה סופר חשוב ואני מציע שנקדיש את הזמן באמת לשמוע מהקהילות. תודה רבה. תודה רבה. ראשון הדוברים ד"ר מרסי גרינגלס וג'ואל גרינברג מ-Seed the Dream Foundation מצפון אמריקה. בבקשה. ג'ואל גרינברג. (תרגום חופשי מאנגלית): אנחנו נשמח להתעדכן על המצב בקהילה שלכם וכיצד אתם נאבקים בכל מה שקשור לתופעת האנטישמיות וחינוך, כיצד אתם מחנכים את הדור הצעיר בכל הנוגע לשואה ולזיכרון השואה. (תרגום חופשי מהשפה אנגלית): תודה רבה, אדוני יו"ר הוועדה. קודם כל אני בלוס אנג'לס, השעה ארבע בבוקר, כך שאני מתנצל כמובן אם אני נראה מנומנם קלות. זה בהחלט רק מעיד על חשיבות הנושא. (תרגום חופשי מהשפה האנגלית): אני למעשה יכול להתייחס לשני הנושאים האלה כמובן. כפי שכבר דיברנו, אנחנו יכולים לדבר על המצב של